אני מקדם בברכה את שר המשפטים חבר הכנסת אמיר אוחנה שניאות לבקשתי והוא מגיע לדיון בוועדה. נדמה לי שזאת הפעם הראשונה שהוא מגיע לדיון. אנחנו מתכבדים בהופעה שלך. אדוני השר וחברי הכנסת, אני מבקש להזכיר מה האכסניה שעליה אנחנו מדברים. בעצם הדיון הזה הוא מה שמכונה "חוק קמיניץ". החוק הזה הוא לא נושא של ועדת הכספים, הוא נושא של ועדת הפנים. היה דיון כמעט לילה שלם בנושא הקדמת הבחירות. שם העלו שתי הסתייגויות: הסתייגות אחת של חבר הכנסת עודד פורר בנושא עובדים זרים, אבל בעיקר הסתייגות של חבר הכנסת אחמד טיבי. אני באתי לשם והצעתי הצעה לגבי הנושא שאנחנו דנים, והבקשה של אחמד טיבי וגם של מיקי זוהר ושל אחרים שהנושא הזה

הגישה של צוות מאה הימים הממשלתי שצריך לעודד תכנון ולא סנקציה כדי שלא תהיה בנייה ללא

ראו זה פלא,

והלכו עם פטיש על הראש ליישובים הערביים לחוק שנקרא "חוק קמיניץ". אני במקומו של ארז קמיניץ - - לא רק ליישובים

ראש הממשלה אמר שצריך לתקן את חוק קמיניץ ולא אמר במה.

אנחנו מעוניינים ביישובים הערביים בבנייה עם תכנון,

הוא לא אמר איך, אבל אמר שיש לו סימפתיה. אני מקווה שהדברים יבואו לידי ביטוי כאן בוועדה כדי לעזור גם ליישובים הערביים, הדרוזיים, המושבניקים כולם - - החקלאיים. החקלאיים. יש כאן אנשים המייצגים את כל המגזרים האלה יהודים וערבים, והוועדה הזאת צריכה לצאת עם פתרון, אדוני היושב-ראש. תודה רבה.

אחרי

לתקן אותו או לבטל אותו יש עדיין כל כך הרבה עבירות בנייה שצריך לעשות תעדוף. לכן ביקשתי מהמשנה ליועץ המשפטי לממשלה שמיד ידבר כאן, מר קמיניץ,

מה שנקרא "שחור",

משהו גבולי לא יהיה בעדיפות

אני מבקש לא להפריע.

למעשה, ניסיון לסחיטה באיומים של משרד המשפטים.

אז לא יועברו למשרדי כספים.

יהיו קיצוצים במשרד המשפטים.

אני רוצה לקחת פחות כסף מהציבור אז במובן הזה האיום הוא לא איום. אדוני השר, זה לא עומד לדיון. הוא בוודאי לא יביא אותי - - - - - רבותיי, אי אפשר להתערב ככה. הוא לא יביא אותי לשנות חוק שהוא צודק,

ממש לא.

חושב שאנחנו דוגלים בעניין הזה. לגמרי. - - - למה את עושה את זה? אנחנו מקיימים כאן דיון וכל אחד מביע את דעתו.

אני לא אמרתי את זה. אמרת את זה בלשונך. לא, בסדר. ממש לא אמרתי את זה. מה נעשה החוק לא יודע להבחין בין יהודים

וכשאתם אומרים לי שאני צריך להתעלם מחקלאים בגלל שאנחנו רוצים לאכוף את עברות הבנייה בכל רחבי הארץ, לא רק במגזר הערבי,

כמובן זה דבר לא נכון, בעיניי. לכן עמדת הליכוד היא שהחוק הזה הוא חוק טוב אבל סוגיית החקלאים חייבת להיפתר. - - - אני רוצה לשאול אם גם סוגיית החקלאים

החוק נכנס לתוקפו רק באוקטובר 2017 אבל נקבעה בו הוראת מעבר, לבקשת חברי כנסת רבים שנכחו בדיונים הרבים שוועדת הפנים קיימה בחוק הזה,

דיברתם מה עושים במקרה הזה?

בהיבט אחד נדחה מועד התחילה של החוק כולו לגבי בנייה כזאת עד לאוקטובר 2019, זאת אומרת שנתיים וחצי ממועד תחילת החוק, וההנחה הייתה

יבות של הממשלה לוועדה הייתה מדיניות אכיפה שהשר רמז עליה בדבריו. אבל הוועדה בשעתו לא הייתה מוכנה לאשר את החוק בלי שתוגש לה מדיניות אכיפה שתקבע את סדרי העדיפויות של האכיפה. אני לא ארחיב בעניין הזה. אני מקווה שנציגי הממשלה,

יוכלו להרחיב בנושא מדיניות האכיפה כפי שנקבעה. כפי שהוועדה מבינה, כפי שאמר

ואנחנו חייבים לתקן אותו. עד עכשיו כולנו מבינים: הרקע לא היה טוב. הייתה כאן מדיניות מתמשכת, רצופה ומכוונת של הזנחה. ויש פתרונות.

חוסר כוח אדם איכותי

ממש לא. אתם עושים את זה עכשיו - - - ודאי שכן.

מיותר, מיותר.

אתם עושים את זה עכשיו - - - פופוליסטי מאוד.

- - - אז למה לא הזכרת את המילה "ערבי"? אמרתי "חקלאים".

איפה הערבים? למה לא

אל תזלזלו בעניין הזה שמגיעה ביקורת מכל הסקטורים. מגיעה ביקורת מהמושבים, מגיעה מהחקלאים. אתה יודע שאי אפשר יהיה לעשות חוק שיהיה רק לחקלאים. בג"ץ לא ייתן את זה. את זה תגיד למיקי

אני לא רוצה שהוא יוציא אותך אז אני לא עונה לך. מה החלופה? תביאו חלופה. תנו להם אפשרות להתפתח - - - אורלי, אני קורא לך לסדר פעם שנייה. אני אוציא אותך. - - יש סמכויות מסוימות - - טוב,

אני חושב שאם אני מקבל את זה וכולם מבקשים שאני אקיים את הדיון הזה צריך לנסות להגיע לאיזשהו פתרון. לא נגיע לפתרון אני ארים ידיים.

כולם זה כל המפלגות באותו לילה גם ישראל ביתנו וגם הליכוד - - כולל מיקי זוהר. אתה חושב שהדיון הזה היה מתקיים אם לא הייתי מאשר אותו? הוא לא היה מתקיים.

תכף אני אציג אותם. התמונה שהצטיירה פה מצד חברי הכנסת אני מצטער לומר היא תמונה של שחור ולבן, תמונה שצובעת אותנו בצבעים של חורבן והרס, אדוני. אבל יש

25 מיליארד שקל לתכנון ולפיתוח במגזר הערבי ועוד מאות מיליונים במגזר הדרוזי. אלה שתי החלטות שממשלת ישראל קיבלה בתחילת הכהונה שלה,

ככל אשר לאל ידינו כדי לקיים את החלטות הממשלה האלה.

מה קרה לכם, החקלאים? מה אתה אוכל את החקלאים? זה מה שהחקלאים עושים. - - - יש פה הזדמנות חד-פעמית. רמי, רק השלטים שלכם במועצות הדתיות. - - - יש פה הזדמנות היסטורית - - - לא,

אבל אמרת

בבקשה.

זה שאין לנו השכלה מספיק טובה לי, על כל פנים - - אבל למה?

מה אתה מספר לי שיש לך צוותים.

אני יכול להגיד לך שבשנה וחצי האחרונה - - מי הצוות? - - עורכת הדין כרמית יוליס שנמצאת כאן מאחוריי - - לא מכיר.

מאה אחוז. היא בת בית בוועדת הפנים. יחד עם כל משרדי הממשלה - - משרדי הממשלה אנחנו יודעים.

אין כל כך יזמות במגזר, אדם שיש לו קרקע שומר על הקרקע שלו לטובת הדור הבא והדור שאחרי, ולא כל כך מייצר יזמות של בנייה לגובה,

יש כל מיני חסמים,

שלחנו לוועדה, חברי הכנסת קיבלו את ההצעות שלנו בעניין הזה. קראנו לציבור, רק רגע,

אנחנו חוזרים ופונים, ופנינו לראשי רשויות, ואנחנו מקיימים איתם שיח כדי לבדוק האם הפתרונות שאנחנו מציעים הם ישימים,

- - - "דירה להשכיר" ניסתה להיכנס לג'לג'וליה ולא הצליחה. למה אתה אומר שלא הצליחה?

אבל - - - - - - כולם יהיו מיוצגים שם, יעלו את הטענות שיש להם,

נציגי המשרדים. בשמחה, אדוני. זאת החלטה של השר. התשובה היא בשמחה, אדוני. זאת החלטה של השר. אני

מה זה הסגנון הזה?

- - - תעשה את זה בקצרה, ארז קמיניץ. אני אעשה את זה בקצרה. ראשית, אתחיל בתשובה, כמו שהסכמנו כל הזמן, אנחנו מסכימים גם עכשיו לפנייה של אדוני

אז אני מבקש לתת לי שתי דקות לפרוס את התמונה כולה,

ראשית, אדוני, נכנסנו,

לנושא הזה של אכיפת תיקון ובנייה לפני כחמש שנים כשמולנו ניצבה מציאות, אדוני, של פשיטת רגל אכיפתית. זאת

אין צומת כבישים ואין כניסה לשכונה החדשה ואין שכונה של חיילים משוחררים. זה ברור, על זה אין ויכוח.

אי-אפשר לעשות ולהתקדם מילימטר בלי אכיפה יעילה,

עכשיו, אדוני, למה הגענו לשם? מבורך. מברכים את זה, אין בעיה עם זה. נו, עם

מיכל מריל ממינהל התכנון יושבת מאחור והיא יכולה לספר על הדברים האלה.

פופוליזם תקרא לראש הממשלה, זה סרטון שלו. עכשיו זה לא הזמן, זה דיון רציני מדיי.

אתה רוצה לקרוא פופוליסט, תקרא לראש הממשלה. זה

כן. ואני חושב שבסיטואציה כזאת הדיון הזה קודם כול,

הפך להיות דיון גזעני. אנחנו פה בדיון שהסאבטקסט שלו הוא גזעני. אתם הופכים אותו לגזעני.

ואני מוחה על זה.

יש לנו פה נציגי חקלאים גם בכחול לבן, אבל גם כמובן שאנחנו שומעים אותם ומקשיבים להם,

יש לנו בעיה עם מידת האכיפה ועם האפשרות להסדרה. שני הדברים האלה גורמים לנו צרות צרורות. ואני חייב להסביר לכם את המשמעות בעניין החקלאי. יש הבדל עצום בין חלקות ב' ו-ג', שאלו שטחים פתוחים, ששם ודאי וודאי שאנחנו בעד לאכוף את החוק

אני ישראל ביתנו ומדבר בשם ישראל ביתנו. אני חושב שזה אחד החוקים הגרועים ביותר שחוקק במדינת ישראל.

להסדיר, אבל לא יכול להיות מצב כיום שמישהו גר בבית שלו 20 שנה, אתה תבוא ותיתן לו קנס של מאות אלפי שקלים. הוא 20 שנה גר בבית שלו. איפה ראית קנס כזה? של מישהו שגר בבית שלו 20 שנה?

אבל אני אומר לשר ואני מבקש מהשר, אנחנו במצב מאוד קשה,

כי אתה לא יכול להתחיל לתת להם את הקנסות בלי לגמור את העניין של ההסדרה. יכול להיות מה שאתה אומר, ואני איתך, יש

כמו שהוא מדבר על החקלאים אני מדבר על היישובים הדרוזים,

אדוני היושב-ראש, זה בדיוק מה שנעשה. יש לי את היישובים הדרוזים, יש לי את הקו הכחול, שם אני

הן לא התפתחו לערים, הן עדיין כפרים.

אמרתי לה שהיא תעשה את זה בקצרה. תנו לי רגע להשלים את התמונה התכנונית בשני רבדים, אחד, ברובד התכנוני הכוללני. מינהל התכנון מקדם תוכניות מתאר לכלל היישובים בארץ,

ונעשתה עבודה גדולה מאוד בקידום תוכניות מתאר כוללניות ליישובים ערביים.

לאורך כל תהליך התכנון - - - תנקטי בשם של יישוב דרוזי אחד שיש

עין אל-אסד, ראמה,

יאנוח-ג'ת,

לגבי מה שאת נותנת אני רוצה לקבל עדכון מי מהם יכול ללכת להוציא היתר בנייה.

162,300 יחידות דיור שאפשר להוציא מכוחן

ואם אנחנו מסתכלים על הגרפים אנחנו יכולים לראות מגמת עלייה בכל שנה. אנחנו יכולים גם לראות את ההיקפים שמתוכננים היום. זאת פשוט מהפכה תכנונית. בטמרה 1,837 יחידות דיור מפורטות עם אפשרות להוציא היתרי בנייה, 1,600 בשפרעם,

מה את רוצה ממנה? היא אומרת לך את הנתונים של התכנון. אבל צריך להתחיל לתת פתרונות, צריך ממשהו, נכון? צריך להתחיל מתכנון. שאלו אותה על התכנון והיא עונה. אבל אם אפשר בכל

בסופו של דבר אי-אפשר זה בלי זה.

החזון שלנו, וזה משהו שמשותף לדעתי לכולם, זה באמת לשנות את המציאות בשטח לסביבה טובה יותר, וגם לשנות את

והנה אני מדבר על התכנון. מה שיש לכם כאן בשקף הזה - - - אדוני היושב-ראש, עם כל הכבוד, את הדברים האלה שמענו כמה שנים במהלך חקיקת החוק. המטרה של הדיון כאן היא אחרת לגמרי. בשביל לשמוע שהמצב

השמאלי, הוותמ"ל של טירה, אני הבאתי את יו"ר הוותמ"ל לטירה כדי לסייע באישור הוותמ"ל

מאמון, תענה.

אני חושב שמה שאתם עושים זה עוד עינויי דין. חשבתי שאתה רוצה להגיד לי שזה

שנייה, תבין אותי. 18 שנה, אתה

מילה על מדיניות האכיפה? לא.

אני גם רוצה לדעת, בגלל שעל קלנסווה היו דיונים מוקדמים שלי. למה

זה קו חשמל, קו 400 קיים.

אי-אפשר לחשמל את הקו החדש,

בלי לפנות את המבנים האלה,

כאן נמצא הוותמ"ל של טייבה, הוותמ"ל הכי גדול במגזר הערבי,

יזם חרדי, אגב, אדוני היושב-ראש, כאן באזור הזה. טייבה כדוגמה מקדמת תכנון מפורט,

אתם יכולים לראות את זה פה הנה, זה מתוך היישוב של אושרת שיושבת כאן, אתם יכולים לראות את חלקת המגורים בנווה ימין,

אנחנו לא נכנסים ל-2.5 דונם,

לא ביקשתי היום. בלי שר המשפטים בעניין הזה זאת יכולה להיות החלטה שלא נוכל לעשות איתה דבר וחצי דבר. אני הולך לדבר עם השר, לנסות לפתח דיאלוג שנביא את זה לישיבה נוספת, ויכול להיות שנגיע להסכמה על העניין הזה. התחלתי לדבר איתו, ואני אמשיך לדבר על העניין הזה.

האמת שאני רוצה אותך באריכות, אבל מה אני יכול לעשות. בבקשה, דבר כמה שאתה רוצה, אבל בקצרה. כבוד היושב-ראש, שמעתי הרבה סחור סחור. אני רוצה להעמיד כמה נתונים בפני המצפון של כולם.

אגיד לך מה אני רוצה ממך, שתצביע עכשיו. אני רוצה לבקש ממך. למה זה חשוב? אני מכבד את זה. כי זה יעמוד בפני

- - להקפיא דבר, צריך לפעול, היושב-ראש, בצורה מאוד עניינית, מאוד מקצועית, ולהביא באמת

להגיד לי שאתה נותן זכות דיבור למישהו אחר בגלל שהוא מייצג מפלגה ואני לא? אני אתן לך. בבקשה, תמר. מצוין. אני מקווה שלפני

לא נראה לי שיש פתרון כרגע מלבד הקפאה, ופתרון יותר לעומק שמצריך,

הבנה של שוויון וצדק מהפוליטיקאים,

הבנה שמשהו לא עבד וצריך שינוי ותיקון מידי אנשי המקצוע.

להבנה, להבנת המרקם האנושי הלא פשוט הזה. אנחנו לא בכדי רואים עזיבה של כל אותם צעירים גם את המשקים וכדומה, עד שלא נטפל בחקלאות. אנחנו

אורלי, תודה. אני בעד אכיפה שתביא בסופו של דבר לפתרון, אבל אכיפה לבד בלי פתרון מייצרת ומקבעת את אותה בעיה. אני באמת חושבת שמן הראוי שנשב ונדון גם במרקם האנושי ולא

איזה חוק? הוא בעצמו, הם בעצמם בונים בלי חוק. - - - אתה מוציא הודעות - - - אתה תומך בשהידים. אנחנו סוחטים?

כן, הרבה יותר.

זבאלה הוא צועק.

גועל נפש. - - - מה זה היא אומרת לי אל תדבר בערבית? חלאס, תן לרויטל להמשיך.

אל תדבר אליי בערבית. מה אתה מדבר עליי בערבית? תפסיקו לרדת לרמה הזאת. מה קורה לכם? זאת שפת האם שלי,

הוא מדבר אליי בערבית. נו, אז מה? את מדברת איתי בעברית

הם נמצאים פה רק כי אנחנו בתקופת בחירות. וראש הממשלה עמד במערכת הבחירות הקודמת - - או שהחוק במדינת ישראל חשוב להם. - - והבטיח שהוא יבטל ויקפיא את החוק. אבל כרגע מה שיש זה אנשים במגזר הערבי, הדרוזי, הבדואי, חקלאים, התיישבות עובדת - - רויטל,

- - שיושבים על האדמות שלהם ולא פותרים. ארז, רצית להביא משהו מבורך, אבל על הדרך פגעתם בעשרות, מאות, ואלפי משפחות. אתה לא יכול לבוא היום עם חוק דורסני, לא מידתי, שפוגע באנשים ולהגיד: מה אתם רוצים? אנחנו בתכנון. ולכן, כדי שלא יהיה מצב שדוחים אותנו לאחרי הבחירות, ובחיים לא נתכנס ככה עוד פעם, ואף אחד לא יהיה קשוב, ועוד פעם הם ידברו בשני קולות, השר מצד אחד ומיקי זוהר מצד אחר. צריך להקפיא עכשיו את הכול ולפני הבחירות לדון. תודה רבה.

ובינתיים אחר כך, בטח לפתור את העניינים האלה. תודה רבה. רויטל, מספיק. אבל שהמדינה תכיר במחדלים שלה עצמה. רויטל, כיבדתי אותך, לא נעלתי את הישיבה קודם. הייתי צריך לנעול את הישיבה. ואני נועל אותה.

אני אדבר עם השר כדי להגיע למצב של הקפאה, זה רוח הדברים. אם אנחנו מצליחים להגיע להסכמה הנה מה טוב. אם אנחנו לא מגיעים להסכמה אנחנו נתכנס מחדש. אני לא רואה בדרך הזאת עם העוצמות פה של הוויכוח, אי-אפשר ככה להמשיך לקיים את זה. אני נועל את הישיבה. אני נועל רק את הנושא הזה. תודה רבה. אני מודה לכולם. זה נכון מה שנאמר פה, צריך שיהיה גם תכנון, גם בנייה, וגם אכיפה, כל הדברים צריכים להיות במקביל. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 13:21.